אני מתכבד לפתוח את הדיון שעוסק במנגנון הערר של משרד הבריאות על איכוני שב"כ בעקבות הצעות לדיון מהיר.

המציעים האחרים חברי הכנסת אייכלר, יזבק ועמאר.

עכשיו, עברו כבר כמה ימים. מן הראוי שנבדוק אם זה עובד, ואם זה לא עובד להסיק את המסקנות המתבקשות.

אני ביקשתי לקיים

למה לפגוע בפרנסה של אנשים כשאין שום הצדקה? גם כך המצב לא קל. אתמול ראיתי איזושהי כתבה שמדברת על זה שצוותים רפואיים,

אבל הסגר, במקום שהוא יהיה סגר נושם כמו בג'אבל מוכבר אז הוא חזק. אני מקבל פניות על הרבה מקרים שאי אפשר לפרטם כי רבים הם זקנים, חולים אותו בחור, דרך אגב,

על פניו הנתון הזה מוכיח שהחשש הזה כאילו מתאמת,

הדבר השני יש לנו בעמוד 4: פניות ישירות למוקד -2,700. זה לא רק שמתוכן נמצאו נכונות 694, אלא 694

יש פה אלפי פניות לקו ראשון,

אבל יכול להיות שנציגת משרד הבריאות תגיד לגבי ההשגות לקו הראשון האם יש מספרים מה היקף האנשים - - -או אגיד אחרת: מבחינת ההבנה שלנו מתלונות שהגיעו לוועדה, יש הרבה מאוד אנשים בימים הראשונים שלא הצליחו להגיע

זאת אומרת זה 64% יחד.

חוץ מה-54% שהוצאתם ישר מהבידוד בקו ראשון יש 2,700 שעברו לקו שני. זאת אומרת שאם בקו השני הוציאו עוד 600 אז זה מתווסף

מהחולים ישנה חקירה אפידמיולוגית, אנחנו קבענו את הקו של 200. האם את יכולה להגיד לנו כמה סך חולים שאותרו בשבוע הזה אנחנו מדברים על הסטטיסטיקה של השבוע הראשון. זאת אומרת, לצד ה-6,500 שהועברו לאיכון

את אומרת שמשרד הבריאות דיווח לוועדה

אני אומרת שהנתונים שדיברתי עליהם בבוקר בגלל שמנגנון הערעורים לקח לו מספר ימים עד שהוא התייצב, אני דיווחתי נתונים לוועדה שהם עד יום

הם עושים כ-200 אנשים, חקירה אפידמיולוגית ללא מעורבות כלי שב"כ. - - - אני מאגף מערכות המידע של המשרד.

הציג שהמספרים פה הם דומים אבל הם שונים.

אנחנו יכולים להתייחס לכל דבר אחר. אני אנסה לעזור לך יש פער של כאלף,

אני מעגל בין כלל האנשים שאובחנו כחולים לבין האנשים

על פי ההסדר הזמני הקיים של השלושה שבועות אמרנו של-200 הראשונים יטופלו בחקירה אפידמיולוגית.

נניח שהיה קורה הטוב ובמהלך השלושה שבועות האלה זה היה יורד ל-190 חולים ליום, השב"כ יוצא מהתמונה בכלל וזה נשאר רק בחקירה אפידמיולוגית. נכון לרגע זה החקירה בכלי היא לא מהחולה הראשון ועד האחרון.

אין באפשרותם לערער על ההחלטה. על פי החוק מי שקיבל הודעה יכול לפנות למשרד הבריאות ולבקש בחינה חוזרת אולם בפועל אזרחים רבים טוענים שאי אפשר

שאתה אומר ואת זה דווקא אחד החולים שלח לי,

זה כמו שמפעילים אזעקות ולא נפל טיל. אז הכניסו 70,000 איש לבידוד ורק 5% נמצאו

השב"כ נכנס אחרון,

חקירה אפידמיולוגית היא מרכז העניין ועליה צריך להוסיף שכבה נוספת אני לא מבין למה משרד הבריאות מתמהמה, ואני

במדינה מתוקנת, חפצת חיים,

ואם הם נמצאו מוצדקים זה אומר שמלכתחילה הם לא היו אמורים להיכנס לבידוד. ועל זה אני מבקשת שתמקד את הדיון, היושב-ראש.

להעביר את הכל לפיקוד העורף זה אפשרי, אבל אני לא בטוחה שזו הדרך הנכונה. בסופו של דבר אנחנו גם מגדילים את המוקד של משרד הבריאות במקביל. למה לא

על הציוד שיש לו וגם על האנשים,

אני שומע את המספרים שאתם מציגים כאן, 3,000 חולים שנכנסו באיכונים אין ין ספק שמדובר בכמות ענקית של אנשים, אבל כשמסתכלים באחוזים אתה ציינת שזה 5%. אנחנו ודאי יודעים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה וגם דוחה אפילו שבת, מצד שני אם נסתכל בזווית הזו אז בואו

בקו השני יושבים עובדים.

יש טעמים משפטיים לאבחנה הזו, ויש טעמים מקצועיים לאבחנה הזו. יושבים, עובדים במשרד הבריאות, ומצליבים את המידע שמתקבל מהפונה

מה קובע?

אבל בפועל האיכון נעשה עוד קודם למועד שבו התחילה החקירה האפידמיולוגית. זאת שאלה אחת.

יש אוכלוסייה קטנה שהיא אוכלוסייה שמצליחים גם לחקור אותה אנושית וגם לחקור אותה באמצעות הכלי. אזרח מן היישוב לא יכול להבין את כל מה שאת אומרת. תוציאו הבהרות בבקשה, ואז

אני שומע את זה גם מהרבה מאוד אנשים ממערכת הבריאות, שחסרה יד מכוונת והנושא לא מתנהל בראייה כוללת ומספקת. אז גם הנושא הזה

אנחנו כוועדה צריכים לדרוש תאריכים ומספרים. דבר שני, אני מסכים עם חבר הכנסת גולן יש ממשקים יותר ויותר מתהדקים בין הוועדה שלנו ובין ועדת הקורונה. הם

זאת אומרת, הורדתם ארבעה ימים של אנשים שאם היינו ממשיכים בשיטה הקודמת היו אנשים נכנסים לבידוד ליומיים-שלושה, מהסוג הזה.

הרי אם אתם אומרים לי בואו נאתר מישהו שהיה אתך במגע לפני 13 יום, הייתי נכנס לבידוד של יום

מופעל כל הזמן.

אני מדגיש כמה חסר מנגנון ניהול אחוד, מסודר לאירוע, שדרך אגב, גם הוא היה יכול לשבת בפיקוד העורף. אבל תשאל את עצמך אני לא יודע כמה אנשים יש להם ממשרד הבריאות, אנשי מקצוע שהם כנראה יותר

אלה דברים שגם צריכים - -- ה-200 ביום, המכסה הזו שהחוק קבע לכם, אלה לא 200 לפי רמת מורכבות או בעייתיות, אלא ה-200 הראשונים במספר.

החוק קבע שעד 200 אנחנו לא מעבירים, ומ-200 אנחנו מעבירים,

בואי נחשוב על מצב שגם חוקרים אפידמיולוגים נכנסים לבידוד.

שחוקרים אפידמיולוגים חלילה עלולים לחלות בשפעת. לי נראה המספר הזה קטן מדי. האם מערכת של אלף חוקרים

הצטרפות לפיקוד העורף אנחנו רואים תפקידים משמעותיים שהם מצילי חיים,

ויכולים לשרת בהם כתף לצד כתף יהודים לצד ערבים, כולם במטרה אחודה להציל חיי אדם. זה בהחלט נכון,

האוכלוסייה הערבית שמתפקדות יוצא מן הכלל ומתאמנות מדי

אני אומרת שתהיה התייחסות גם לקריטריונים שהם יציאה מהבידוד ולא רק כניסה לבידוד, וככה האזרח יעשה את החשבון בעצמו כאשר הוא

זה אפשרי. אנחנו יודעים לגייס בהיקפים גדולים בבת אחת, ואנחנו עושים את זה. טוב. תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב, נמשיך את הדיון השבוע לקראת ההסדרה של החוק הקבוע אמנם כהוראת שעה אך לא כהסדר זמני שעשינו. אני מבקש גם מנציגי משרד הבריאות להיערך, כמו שאמרתי, להוספה של שכבה שלישית של אותו יישומון דיברנו על זה במספר דיונים קודמים, מגן 2. אני לא מדבר על חלופה לאמצעי השב"כ, אני מדבר על שכבה תוספתית, על מערך הגנה רב או מערך איתור רב מערכתי, ואנחנו נשמח לשמוע גם תשובות לשאלות שהצגנו כאן ושלא היה בידכם לשמוע. אני מבקש ממנהל הוועדה לסכם את השאלות שהוצגו, אולי להעביר אותן בכתב למשרד לקראת הדיון בימים הבאים. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.